בוקר טוב, היום 18 במאי 2022, י"ז אייר התשפ"ב, יום רביעי. אנחנו מתחילים דיון שלא חשבתי שאצטרך לקיים אותו בפעם המי יודע כמה. אציג את הרקע